שולחים תנחומים למשפחות ההרוגים בפיגוע, חיזוק לכוחות צה"ל שבמצוד אחר המחבלים,

סביב הרעיון לשנות את המלגה שסייעה לסטודנטים בשנה א' לבוא וללמוד בנגב, בגליל

או לבני הנגב והגליל שנשארים במרחב וזוכים לשנה א' בשכר לימוד כמעט

בבקשה, נעם.

תודה, יו"ר הוועדה. יש פה גם נציגים ממשרד הביטחון, אבל אני קודם אדבר קצת על קרן הפריפריה של חיילים משוחררים. היא מקצה היום כ-9,000

ההוגים של התכנית הזו, לפי מיטב הבנתי, הן המכללות והאוניברסיטאות בנגב. אם סטודנט לומד באוניברסיטאות בנגב הוא לא זכאי למלגה,

אם הוא בן הנגב הוא זכאי, גם באוניברסיטה. נוצרה פה איזו שהיא הטעיה גם כלפיי ראשי עיריות בפריפריה, שמי שגר בפריפריה מקבל את המלגה רק אם

אנחנו לא חשבנו שתהיה התנגדות מצד המכללות. ברגע שהבנו את זה, כן שוחחנו איתם וניסינו

הפרספקטיבה של הדיון היא הידיעה שבזמן מחסור או אילוצים תקציביים, אנחנו בהצעה זו מעמתים את הפריפריה הגאוגרפית במדינת ישראל, שהיא יקרה לנו, עם הפריפריה החברתית,

ההצעה היא הצעה לא

רק לכבוד אבא שלי. הוא היה בין המקימים ואני הייתי בין הממשיכים.

חברת הכנסת יסמין פרידמן, בבקשה.

למעשה, את המכללות בפריפריות. נכון שאולי אתם, אנשי

אם מישהו מתאים ללימודים הוא לא יקבל בשנה א'?

בהנחה והוא זכאי לקבל את הפריפריה הוא יקבל את הפריפריה, ואז בשנה השנייה והשלישית הוא יקבל את "ממדים ללימודים". זאת אומרת שכל ההבדל הוא ה-25% בשנה הראשונה? בשנה הראשונה רק לזכאים של ממדים ללימודים, אבל רוב המקבלים של המלגה הזו הם לא בהכרח זכאי ממדים ללימודים. תודה רבה, אייל. יוסי סבג, המועצה להשכלה גבוהה,

המשרד פועל רבות גם למען סטודנטים באופן רגיל, אם זה במעונות בשדרות,

כדי להביא ולהחזיר עוד יותר סטודנטים מהמרכז. הסטודנטים מסוציו-אקונומי גבוה הולכים ונעלמים. לכן נלחמנו שהמלגה הזו תישאר גם בנגב ובגליל. המשרד תומך בלהגדיל את המלגה גם למי שמגיע לו

מדינת ישראל אמרה "חינוך חינם", אבל היא לא עושה אותו חינם. אני בעד חינוך חינם לכולם. צריך לוותר לכולם על אותם 500 ₪, 1,000 ₪ או 2,000 ₪ שגובים בשנה בשם תשלומי רשות

לכן אני מאוד מעודד את הקרן להמשיך במלגות האלו. אני חושב שזה משמעותי גם להון האנושי של הפריפריה וגם לירושלים. אני מקווה שזה יישאר עם איזה שהוא דגש חזק מאוד על תחילת הדרך,

תודה. תודה, פרופ'

אני חיים שקד, אני נשיא "האקדמית חמדת",

ואני גם יו"ר פורום נשיאי ונשיאות המכללות לחינוך. יש 19 מכללות לחינוך בישראל, מתוכן 8 נמצאות בפריפריה וזכאיות להטבה הזו.

לזה אנחנו נמצא פתרון. חשוב להתייחס פה לאיזון של כל שכבות האוכלוסייה שמגיעות ללימודים במכללות הפריפריאליות. האיזון הזה הוא קריטי וחשוב. אף אחד לא רוצה שהמכללות יהיו מיועדות בסוף רק לסטודנטים

מצטבר,

כל מי שלומד עדיין וקיבל את המלגה, זה הגיוני. אז כמו שאמרו, הנשא ירד מחוק ההסדרים. בהתאחדות הסטודנטים אנחנו גם עוסקים לא פעם ולא פעמיים בפריפריה. יש לנו פורומים גם בצפון וגם בדרום.

אבל בהסתכלות שלנו,

הדרכים צריכות להיות הרבה יותר משמעותיות. זה עוד קווי תחבורה בפריפריה, עוד תכניות תעסוקה, הכשרות. יש עוד המון דברים שהמדינה צריכה לתת לסטודנטים בפריפריה, גם בשביל שבאמת יבואו לבוא ללמוד במוסדות האקדמיים יותר

אני חושב שהמוסד שלנו שווה באיכות ההוראה שלו למוסדות במרכז, אז מה יגרום לסטודנט להעדיף את המוסד שלנו, בפריפריה,

מישל תופן, יו"ר אגודת הסטודנטים בעמק יזרעאל. שלום לכולם. דיברו פה הרבה דברי טעם ואני לא אחזור.

אנחנו פותחים דיון על המלגה של הפריפריה אבל יש פה גם הרבה מעבר. יש פה את כל עתיד הפריפריה, המורכבויות והפערים שלה שנוגעים

מי שמעכב אותנו אלה הם המל"ג והות"ת, ולכן הסיפור הזה של הנגשת השכלה גבוהה תלוי אך ורק במלגת פריפריה. אני גם חבר מל"ג, ואם צריך סיוע בזה אני יותר

מתוך ההבהרות של נציגי האוצר משתמע שהאירוע הזה מאחורינו לשנה וחצי הקרובות, שכן מהרגע שיאושר תקציב המדינה לא יהיה מקור מימון אחר לשינוי השיטה. אנחנו שמחים על ההחלטה הזו, ובסוף זה קרה בשל פעולה נמרצת, גם של ראשי הערים שפנו אלינו, גם של נשיאי מכללות וגופים שפנו אלינו ואל השרים, וגם בגלל הדיון הזה, ואנחנו שמחים על התוצאה. אנחנו כן קוראים לשר האוצר, למל"ג ולשר החינוך לגייס כסף נוסף ולייצר השלמה של מלגות עבור בני הפריפריה החברתית. כפי ששמענו על לוד ועל עוד שכונות שיש בהן מסה אדירה של סוציו-אקונומי נמוך, וגם להם ראוי שתהיה הזכאות למלגה נוספת בשנה א'. צריך לדחוף את הדבר הזה. הוא לא במסגרת הוועדה הזאת מבחינה גאוגרפית, אבל אני מאמין בזה שמשקיעים גם בפריפריה החברתית, ויש שם אתגרים לא פחות גדולים מבחינה סוציו-אקונומית, ולפעמים אפילו יותר גדולים ומסיביים. לכן אנחנו קוראים לממשלה להגדיל את סך המלגות שהיא מעניקה ולייעד עבור בני הפריפריה החברתית מלגה ייחודית. אני מתכוון לפנות, כחבר בוועדה, לקרן לאזרחי ישראל, כדי לנסות ולראות האם משם נוכל להקצות כסף למטרה הזו, וגם לפעול בדרכים אחרות כדי שאכן תהיה מלגה כזו לבני ובנות הפריפריה החברתית. הוועדה שומרת לעצמה את הזכות לעקוב אחר הנושא באם יתפתח מחדש מחוץ לחוק ההסדרים. הוועדה רוצה לשבח את כל ראשי המוסדות האקדמיים שממוקמים בנגב ובגליל ומתמודדים עם אתגרים אדירים, עם טיפול באוכלוסיות מורכבות, עם פחות תלמידים, פחות כסף ופחות עושר מוניציפלי, ועדיין מייצרים מצוינות. למשל: במכללת ספיר, עמרי ידלין, שייסד את המגמה למשפטים, ניצח בכל התחרויות של המבחנים כדי להיות עורכי דין. יש המון מקרים בהם הפריפריה יוצרת מצוינות, וזה למרות שיש פחות כסף ותלמידים. אני מחזק אתכם, ראשי המכללות, ראשי הגופים וגם את אגודות הסטודנטים והתאחדות הסטודנטים. תודה רבה לכולם, אני נועל את הדיון.

ננעלה